צוהריים טובים לכולם, אנחנו ב-10.5.22, ט' באייר תשפ"ב. השעה 13:36 ואנחנו פותחים דיון נוסף בוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. הדיון, עניינו של הפיתוח בגליל באופן כללי בשני נושאים מרכזיים: תשתיות תחבורה ותשתיות תקשורת, שני נושאים מאוד חשובים, מאוד קריטיים גם לפיתוח הגליל וההתפתחות התעשייתית-תעסוקתית ומסחרית בגליל. אני יודע שכרגע דנים גם בוועדת הכלכלה בנושא הזה על כביש 6, ובוועדת הכספים יכול להיות שהייתה כבר הצבעה על התקציב להמשך פיתוח כביש 6 צפון שהוא עורק החמצן הראשי של הגליל כדי לחבר את הצפון למרכז. על כל אלה אנחנו פה דנים. נוהל הדיון יהיה שנשמע את משרד התקשורת. נא לפרט בדיוק מה קורה ומה הולך להיות בתשתיות התקשורת בכל הגליל. נפתח את זה כמובן לדיון, ראשי רשויות, כל מי שהצטרף, ונשמע את משרד התחבורה אחרי זה. מי שידבר, שיציג את עצמו, שיגיד מה התפקיד שלו כדי שזה יירשם בפרוטוקול. תהיו מוכנים גם לשאלות, להבהרות. אני מנהלת תחום בכירה באגף כלכלה במשרד התקשורת. בעצם הבאתי כמה נתונים שנוגעים לפריסת סיבים אופטיים ופריסת התשתיות הנייחות בגליל. אני אתחיל אולי מרקע לגבי מתווה הסיבים האופטיים, למי שלא מכיר. מבחינת מתווה הסיבים האופטימיים, אני מניחה שלכולם יצא לשמוע את המונח. זה ממש בלב העשייה של משרד התקשורת בשנים האחרונות. אנחנו פועלים לקידום תשתיות מתקדמות, ככה שיגיעו לכלל משקי הבית. בעצם יש שני נדבכים למתווה הסיבים, נדבך אחד זה הפריסה של בזק שבעצם התחייבה להיקף פריסה משמעותי של סיבים אופטיים, של 82% ממשקי הבית, וה-18% הנותנים הם נפרסים באמצעות תמרוץ. בזק 82% מכלל משקי הבית. כן, אני עוד לא בגליל, אני עוד במתווה הכללי. המתווה הארצי הוא 82%, בזק פורסת, ו-18% נפרסים באמצעות תמרוץ שניתן ממעין קרן אוניברסלית שנקראת קופת התמרוץ באמצעות מכרזים שנתיים. אנחנו בעצם גובים שנתית לקופת התמרוץ ומקצים כל שנה כך שיפרסו כמה שיותר משקי בית, והתהליך הזה יימשך עד שנגיע ל-100% ממשקי הבית, כך שיגיעו אליהם תשתיות מתקדמות. סיימנו לאחרונה את המכרז הראשון. באמת הייתה הצלחה במכרז הראשון. 60% ממשקי הבית שבאזורי התמרוץ כבר נבחרו והוצמדה להם חובת פריסה. אני קצת אספר לכם על מה קורה עכשיו בגליל מבחינת הנתונים. כשאת אומרת 82%, כמה באמת יש בגליל? תנסי להוביל אותנו לאיזה תחום גיאוגרפי בגליל יש יותר ויש פחות, כי יש יותר ויש פחות, אני יודע. כן, בסדר גמור. בעצם נכון להיום תמונת המצב היא ש-20% ממשקי הבית ביישובי הגליל כבר פרוסים בסיבים אופטימיים. זה בעצם מצב שהוא מצב די טוב. אנחנו מדברים על האצה בפריסת הסיבים האופטיים בשנה האחרונה. עד לשנה האחרונה היה קצב קצת יותר איטי. בשנה האחרונה בזק התחילה לפרוס. מצב טוב יחסית למה שהיה בעבר. המצב מאוד טוב ביחס למה שהיה בעבר כי זה 20% משקי בית שלפני שלוש שנים לא חלמנו עדיין שהם יפרסו. איפה זה, ביישובים העירוניים? ביישובים הכפריים? 20% זה מתוך הסך הכול. ביישובים היותר גדולים מעל 10,000 משקי בית, אז הפריסה היא מעל 40%. בכל היישובים הקטנים שהם מתחת ל-10,000 משקי בית, הפריסה היא יותר נמוכה, ויש כמובן יישובים שעדיין לא פרוסים בכלל. זה שאת אומרת את זה באחוזים, בסדר. את אומרת שבעצם ביישובים הקטנים, ביישובים במיוחד בפריפריה, במיוחד בקו העימות, לא מגיעים לשם, למרות שמשיחות שלי עם שר התקשורת הוא אמר, כל מי שרוצה, סיב אופטי יגיע אליו. כל עסק אפילו קטן, חומוסייה אמר לי אפילו, אם אני מנסה לצטט, אנחנו נגיע אליו. היה לי פגישה עם מנכ"ל בזק. ביקשתי שיגיעו לכל היישובים, לא רק ליישובים היהודים אלא ליישובים הלא-יהודיים, ויש שם בעיה. את יכולה להאיר לנו יותר תמונת מצב? תשתדלו גם להגיד לנו מה אתם הולכים לעשות ומתי. אל תדכאו אותנו. אנחנו אופטימיים מאוד, אני כבר אגיד בהתחלה. דבר ראשון רק אני אעשה סדר. כל הנתונים שאמרתי הם נוגעים למשקי בית פרטיים. בנוגע לשוק העסקי, כל עסק יכול לקבל כבר היום סיבים אופטיים. כל מה שדיברתי עליו זה רק משקי הבית הפרטיים. זה דבר ראשון. דבר שני, המרכז הראשון שרק עכשיו הסתיים, הוא הסתיים במרץ, התוצאות שלו זה הקצאת חובה לפריסת סיבים אופטיים, זאת אומרת שהזוכים עדיין לא התחילו לפרוס את הסיבים האופטיים. זאת אומרת שכל היישובים הקטנים שזכו במכרז - - - מי זכה במכרז? 14% ממשקי הבית באזור הגליל זכו במכרז הראשון. חברות אזרחיות? היו עשר מתמודדות במכרז וכולן זכו. יש הרבה חברות שהתמודדו. מה שאני באה להגיד זה שהזוכים הם רק עכשיו יתחילו לפרוס. ייקח להם שנה ושלושה חודשים עד שהם יצטרכו לעמוד בחובת הפריסה הסופית. יש יישובים שהם מלא-מלא, שהחברה האזרחית זכתה בפריסה של הסיב האופטי אצלם, ויש ישוב אחר שבזק פורסת את הסיב האופטי שהוא כבר בשלבים מתקדמים. אתם יודעים להגיד לנו כמה כאלה יש לנו שעדיין לא הגיעו אליהם? אני קצת מכיר את הנתונים. מבחינת מספר היישובים?

אנחנו הסתכלנו על אזור הגליל, על 262 יישובים. מתוכם מעל 200, עדיין לא הגיעו אליהם. וה-60, מרביתם יישובים עירוניים. כן, עם מרבית משקי הבית. בזק מתי אמורים לסיים? אם החברות האזרחיות שזכו ב-14%, זה יגמר אולי בעוד שנה-שנה ומשהו ואת אומרת,

איפה אנחנו עומדים? בזק, יש לה עוד חמש שנים לסיים את כל חובת הפריסה שלה. בקצב שהיא פורסת, שהוא קצב מאוד מהיר ביחס להערכות שלנו,

אבל אם מדברים רק על החובות, החובה שלה זה לסיים תוך חמש שנים. מרבית משקי הבית, היא מחויבת לסיים תוך ארבע שנים. יש לה אבני דרך ברישיון. עד שאני מקבל סיב אופטי ביישוב שלי, אני צריך עוד שתי קדנציות בכנסת. איפה אדוני גר? חורפיש. אני בתוכנית של בזק לדעתי. בית ג'ן נדמה לי ב-14%. רוני חורי פה, עוד מעט יציג את עצמו, גם ממשרד התקשורת, והוא ייתן לנו תשובה לגבי זה. זמן הפריסה של רשת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים זה כמה שנים, והיקף ההשקעה המצטבר הנדרש, מדובר במיליארדים. זאת רשת יקרה. ההשקעות הן השקעות משמעותיות ולכן אנחנו מראש ידענו כשהתחלנו את מתווה הסיבים, שזה תהליך שאמור לקחת כמה שנים. כשהיינו פה בכנסת לחקיקת מתווה הסיבים, דיברנו על מתווה של עשר שנים.

אחרי התוצאות של המכרז הראשון אנחנו כבר יודעים שהמתווה יהיה הרבה יותר קצר, אבל עדיין צריך להבין ששדרוג התשתיות האלה זה אירוע שלוקח זמן.

יש אזור תעסוקה ומסחר או אזורי תעשייה בצפון שלא מחוברים לסיבים אופטיים?

התקשורת ואני בפיקוח הטכנולוגי. אני מלווה את כל העשייה הזאת של החברות ושל בזק מהצד של הפיקוח. אין גורם היום במדינת ישראל שירצה להזמין סיב אופטי ולא יקבל במחיר עסקי. הוא לא ישלם 150 שקל, הוא ישלם מחיר אחר, אם זה בתי ספר, אם זה עיריות ואם זה כל אחד שרוצה סיב אופטי היום. יקבל סיב אופטי במחיר של עסקי, לא במחיר של פרטי. מה ההבדל בין המחיר העסקי לפרטי? המחיר הוא מהותי כי בפריסה ביתית המחיר הוא סביב 150 200 שקל. בפריסה עסקית המחיר יכול להגיע למאות ואפילו אלפי שקלים, תלוי בקצב, תלוי במרחק. יש כל מיני משתנים שקובעים את המחיר.

רק לשאלה בנוגע לבית ג'ן, אז בזק מחויבת לפרוס שם. עוד נתון שחשוב לדבר עליו זה הנתון שמצביע בעצם על הביקוש לסיבים אופטיים. מבין משקי הבית שמונגשים לסיבים אופטיים, כלומר רשת מתקדמת כבר מגיעה לבית שלהם, רק 13% בפועל לוקחים שירות של סיבים אופטימיים ובפועל מנויים לשירות של סיבים אופטיים. זה מחוסר ידיעה? מחוסר מודעות או מחוסר הנגשה? יכול מאוד להיות שזה ממחסור במידע ושלא מספיק מפרסמים את זה, אבל אנחנו יודעים שבכלל הארץ האחוז הוא הרבה יותר גבוה, הוא פי שלוש, אז מבין הדברים שיכולים גם להשפיע על קצב הפריסה - - - אתם עושים בזה משהו? אתם מנסים לצאת למסע פרסומי כדי לעודד את התושבים להתחבר לסיבים אופטיים?

מי שמפרסם זה החברות, אבל גם המשרד מנגיש את המידע לציבור. הדוברות של המשרד מנגישה, השר כמובן. כלומר, אתם לוקחים את זה בחשבון.

ובאמת הרבה מאוד משקי בית בכלל הארץ כן מתחברים. זה בדיוק חוזר למה שאמרתי קודם. צריך פשוט להנגיש את המידע על מנת שתהיה מודעות. מראש אנשים התייאשו,

כבר לא מעניין אותי. כן אני חושב שבמקרה הזה, לצאת בפרסום שכולם ידעו. השר מבקר בהרבה רשויות ואני מתלווה לביקורים האלה של השר. השר קורא לכולם להתחבר. הוא קורא לראשי הרשויות לפנות ברשתות החברתיות של היישוב על מנת שאנשים יתחברו, אבל בגליל זה ממש קיצוני, דלות החיבור. המספרים שתמר אמרה, מדובר ב-13% מהמונגשים כאשר בשאר חלקי הארץ זה מעל 40%. בשביל זה אמרתי, אנשים צריכים לדעת, כי ברגע שיודעים,

אני רוצה כי כולם מדברים על זה. עם תשתיות סיב אופטי סיימנו? כן, סיימנו פחות או יותר.

תשתיות כיסוי סלולרי.

אנחנו מקבלים תלונות ופניות מרשויות שונות. אני יכול לציין משהו יוצא דופן שנעשה בעראבה ביחד עם חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ולמרות כל מה שעשינו שם והפניות והפגישות, בסוף הרשות המקומית לא נותנת אישור. אנחנו עשינו פעולות הסברה בכל מיני מקומות בארץ, גם בעברית וגם בערבית על מנת להוריד את הפחד שיש לאנשים. זה יהיה קשה. זה הבעיה. פשוט לא מאפשרים. בעראבה אין כיסוי. אתה יכול לשאול את חבר הכנסת סעדי. כבר שנתיים אנחנו על זה, מתחילת הקורונה. אני מבין את זה. הכוונה שלי דווקא לקחת אתכם למקום אחר. אנחנו יודעים שיש בעיה בתוך היישובים. אנחנו יושבים שיש בעיה בתפרים. אתם זוכרים את התאונה שהייתה בכניסה לחורפיש, אוטובוס שהחליק על רכב? זה היה בדיוק בתפר של אין תקשורת סלולרית. אין קליטה. זה הפריע מאוד לתהליך של הפינוי. מי שהגיע ראשונים שם זה המסוק של הצבא, הפינוי הצבאי. היסעור נחת למעלה. עזבו שנייה את היישובים. השאלה אם אתם מתבססים על התבליט שקיים שם? על הטופוגרפיה? אתם לא תוכלו לתת כיסוי גם לתוך היישובים? אנחנו מתבססים על התכסית של המקום,

מהנדסי הרדיו. לא על התכסית, על התבליט. תבליט זה הגבעות. כשאנחנו מגיעים לרשויות כדי לקבל אישורים, ראה עראבה. למשל ראש עיריית רהט, כדי לתת דוגמה אישית הוא הלך, שם את האנטנה ביישוב. יש עכשיו אנטנה שהולכת להיבנות שם מעל המשרד שלו. עד שישרפו את זה. זה קצת מסובך. אם אתה יכול לעזור על מנת להסביר לתושבים - - - הבנתי, כיסוי סולארי הוא בעייתי. לכם יש תוכנית. אני כן מבקש להביא לוועדה עצמה נתונים או נקודות או מיפוי ואיפה אתם חושבים שאנחנו כנבחרי ציבור, ככנסת צריכים לקדם את הנושא הזה בשני מישורים,

ראשי היישובים ומול הכנסת והממשלה. זה שני הנושאים של התקשורת. אני מציע שנעבור למשרד התחבורה. גם הצטרף אלינו אילן, יושב-ראש ועדת תכנון מחוזית, גם היה מנהל המחוז כשהיה במשרד הפנים. אורי אילן קידם הרבה מאוד תוכניות לצפון, אחד האנשים הבקיאים בנושא התכנון של הצפון, ועבדנו ביחד, בשביל הגילוי הנאות. סבל אותי, התעקשתי והגענו לאן שהגענו. בסוף הפקדנו תוכנית מתאר כוללנית בחורפיש.

בוא תן לנו תמונת מצב מה קורה בצפון, בגליל מבחינת משרד התחבורה. תתחיל מכביש 6. יש תקציב או אין תקציב? כי עכשיו בדיוק כולם מדברים על זה. שלום לכולם, אני מנהל אגף מיעוטים, תשתיות במשרד התחבורה. הדיון הוא גם על כל מגזר המיעוטים? לא, לא, הוא על הגליל. הוועדה היא ועדת המשנה לפיתוח היישובים. הדיון הוא במסגרת "יום הגליל" על הפיתוח של הגליל. גם יישובים דרוזים, גם הכול. אני אתייחס לאוכלוסיית המיעוטים בגליל. לגבי כביש 6, בדיוק עכשיו מתנהלת ועדת הכספים. אני רוצה שתתייחס לכל הגליל. אין לי נתונים לגבי מגזרים אחרים. זה לא טוב. שמישהו אחר יבוא וייתן לנו נתונים. בכל מקרה אני יכול להגיד לכם מה המדיניות עכשיו לגבי מגזר המיעוטים.

מנכ"לית משרד התחבורה עכשיו נמצאת בוועדת הכספים לגבי כביש 6. בדיוק עכשיו יש דיון שם על הנושא הזה. הם יושבים על ההצבעה שם.

המטרה של היום הזה, שהנושאים הבוערים לנו בכל הוועדות. נושא כביש 6 מטופל עכשיו על ידי המנכ"לית, אז אם יהיה מידע, אנחנו כמובן נעדכן את הוועדה בהמשך. אני מציע שהמידע יהיה חיובי. ברור. אני יכול לדבר עכשיו על מדיניות כללית של המשרד לגבי הגליל. מה שקורה היום, שנושא התחבורה הוא נושא מאוד מרכזי וחשוב ואסטרטגי. בדיוק המשרד שם עין על אזורים של הפריפריה, במיוחד הגליל. לא מזמן התעסקנו בתחבורה הציבורית. במיוחד בתחבורה הציבורית הדגש יותר על הרכבל החדש שייפתח בקרוב בחיפה, כולל נושא מערך התחבורה הציבורית גם בחיפה וגם באזורים, שלוקח חלק גדול וניכר כי המשרד דוגל שכדי לצמצם את הפעמים של הפקקים ושל הלחץ, צריך לתת דגש יותר על עידוד תחבורה ציבורית, אם זה ברכבות ואם זה בתחבורה ציבורית, באוטובוס וברכבלים. האם התשתיות שלנו בצפון בנויות לתחבורה ציבורית? בדיוק אנחנו עובדים על זה. יש חלק שלא מוכן בגלל נושא הקרקע ונושא הפקעות ונושאים אחרים ומגבלה של תשתיות, אבל יש תוכנית אסטרטגית שעכשיו מגובשת. רשות לפיתוח התחבורה הציבורית בדיוק עכשיו יושבים על זה ובונים את התוכנית הזאת איך לפתח את החסמים של התחבורה הציבורית בגליל.

נושא של הרכבת שהגיעה עד לכרמיאל והיא ממשיכה עכשיו עד קריית שמונה, החיבור הזה בדיוק עכשיו גם בדיונים ובוועדות כדי לקדם. כדי שנמצה את התהליך, אחד היעדים של משרד התחבורה זה לעודד תחבורה ציבורית. משרד התחבורה צריך עכשיו לבנות תשתיות לתחבורה ציבורית. התשתיות, אחד, זה רכבות - - - נת"צ, נתיבים. נתיבי תנועה ציבורית, ואתה צריך להוסיף לכל הכבישים במיוחד בכבישים הבין-עירוניים, כי אם לא תהיה תשתית לתחבורה ציבורית שתהיה מהירה, אז מה הטעם? אז אסע ברכב שלי. האם יש תוכנית אסטרטגית? אולי אורי יכול להאיר את עינינו האם יש תוכנית אסטרטגית תכנונית לגבי תשתיות הכבישים בצפון כדי שיתאימו לתחבורה ציבורית? כן, יש פיילוט שנעשה בחיפה והפיילוט בוצע. בדיוק עכשיו יושבים על תוכנית אסטרטגית של רשות התח"צ, תוכנית כוללת של כל אזורי הגליל. בטח אורי מעודכן בתוכנית. אשמח גם לשמוע מה קורה עם הוועדה לגבי הפקעות

יש בעיה בהפקעות? אחר כך נשמע אותו. אני אמשיך לגבי שאר הנושאים. אמרנו, רכבת עד קריית שמונה. גם יש עכשיו תכנן חדש. התחלנו גם רכבת מעפולה עד טבריה. זה גם בתוכנית אבל זה בדרג של תכנון ראשוני. לגבי התשתיות, אני רוצה להתייחס למגזרים לפי החלטת ממשלה 550. יש לנו החלטה של מיליארד שקל בשנה. נכון להיום כבר תקצבנו 800 מיליון שקל שמחולקת גם לתכנון וגם לביצוע. איך אנחנו מבססים על התוכנית הזאת? בהתאם לתוכנית אסטרטגית שבנינו ובדקו אותה חברת נתיבי איילון, לכל היישובים של הגליל המיעוטים, והתוכנית באה לבחון בדיוק סדר עדיפות של כל יישוב, כמה פרויקטים יש בתוך המרקם הקיים, לא בשכונות החדשות אלא בסטטוטוריקה הקיימת, ואז זה מתעדפים. בכל זאת אתה מדבר כרגע על

עכשיו פנים-ישוב. לא על הבין-עירוני. לא, לא, נתתי קצת סקירה. אפילו לא על חוצה-ישובים. זה גם וגם. עכשיו אנחנו התמקדנו בסטטוטוריקה של היישוב ואז בוחנים חמישה פרויקטים, בודקים ואתם ומתעדפים אותם ואז מתוקצבים לפי התוכנית של 550. אתה אומר שבתוך היישובים הערבים יש כבר תכנון ותקצוב ל-800 מיליון שקל? לא, אני אומר ככה, עשינו בדיקה. כבר סיימנו את התוכנית האסטרטגית ובחרנו חמישה פרויקטים שכבר יוצאים לתכנון. הניצול התקציבי היה עד היום 800 מיליון שקל מתוך המיליארד, שזה בחלקו תכנון וגם ביצוע. חצי תכנון וחצי ביצוע. יש תכנון לכביש המחבר בין בית ג'ן לחורפיש?

יש תכנון לכביש שמחבר בין בית ג'ן לעין אל אסד?

זה לא בחצר שלהם, זה בחצר, לדעתי, של שמורות טבע. אז מה אני צריך? לגבי החוצה-יישובי, מה שאמרת - - - זה חוצה-יישובי. לא, זה לא חוצה-יישובי כי זה לא בתוך התכנון. למשל, בתוך ראמה לכיוון בית ג'ן זה עכשיו בביצוע. זה חוצה-יישובי.

סח'נין - - - עראבה,

בדיוק עכשיו עובדים על זה, גם חוצה-יישובי. בין דיר אל-אסד, הכניסה של דבאח, שם כל הכביש הזה, בדיוק עכשיו תקצבנו אותו. עכשיו הולך לתחילת עבודה והסדרתו. אני רוצה להגיד משהו פה. תפיסתית-אסטרטגית נכון לעשות מה שאתם עושים? לדעתי המינון הוא נמוך במיוחד בגליל, כי כל פיתוח ביישוב שהוא גם יישוב ערבי, כן נכון לפתח אותו, אבל אל תעשו את זה כמנותק מהתוכנית האזורית. למה אני אומר כמנותק מהתוכנית האזורית? היום יש תוכנית אזורית, אורי, אתה זוכר שדיברנו על 89 מבית חולים בנהריה עד לצומת כברי? לקח המון שנים עד שתוקצב ואחרי זה עד שנכנס. אם לא מסתכלים בפיתוח של הצירים בראיה אזורית, לוקחים את גב ההר לדוגמה, גב ההר זה בית ג'ן-ראמה, וגליל מערבי וגליל מזרחי ומחברים את התשתיות של גליל מערבי, אחרי זה גם כמובן גליל מזרחי ואז נותנים מענה לכל הצירים כולל הציר שדיבר עליו חבר הכנסת עלי סלאלחה, בין-עירוני, שהוא מחבר בין חורפיש לבית ג'ן. במקרה הזה הוא מתוקצב משמורת טבע ב-10 מיליון שקל. זה דברים שאני מכיר, שאני יודע שהם צריכים להתחיל לעבוד, לכן אני אומר, כל הצגת תשתיות של הגליל צריכה להיות אזורית, וזה שמתוך תוכנית 550 יש תקציב לנושא הזה. חשוב מאוד שנדע גם מה התמונה הכוללת בשאר הצירים. התמונה הכוללת בשאר הצירים, בדיוק עכשיו המשרד מגבש את התוכנית האסטרטגית של כל החיבורים שאמרת. עוד לא סיימנו. מתי מבחינתם תסיים את התוכנית? לפי תוכנית העבודה אנחנו חייבים לסיים לפני סוף שנה, זה הדד-ליין ואז מציגים את זה ברמה של ממשלה ומביאים את זה לאישור. זה פיתוח הגליל שעכשיו בדיוק הזמן הזה שאנחנו עובדים עליו. אתה לא יודע כמה משרד התחבורה מתקצב לגליל בכלל באופן כללי? אני מבקש לקבל את הנתון הזה. אני אשלח לכם. חברים, כביש שמחבר בית ג'ן-עין אל אסד, הוא מחבר כביש 85 אל כביש הצפון. זה לא בין בית ג'ן לחורפיש. זה נחוץ וחשוב לפיתוח הגליל בכלל ולפיתוח כמובן את כפר בית ג'ן שהוא יקר לי מאוד, וחורפיש שמאוד יקרה לשנינו, למופיד ולי. מי גבירתי?

סגנית מנהלת המחוז במשרד להגנת הסביבה. של דורית?

דורית הייתה בדיון הקודם, בזום. היא שלחה אותי לחלק מהדיונים בפועל. אני רוצה להגיד שני דברים. אני גם מתחברת בהחלט למה שאמרת לגבי זה שהראייה צריכה להיות אזורית, וזה גם משהו שאנחנו מנסים להוביל. לגבי הכבישים שציינת, גם בית ג'ן-חורפיש, גם בית ג'ן-עין אל אסד וגם כביש עוקף ירכא, בדיונים שאנחנו עשינו, ההחלטה הייתה שמדובר בשטחים רגישים מאוד ולאו דווקא עם הצדקה תחבורתית. אנחנו רצינו לראות האם אין חלופות אחרות כדי לא לפגוע באותם אזורים רגישים, אז כרגע זאת ההחלטה שלנו כמשרד להגנת הסביבה. אני כאן רוצה במקרה הזה, כי את מייצגת את רט"ג. מוסד תכנון של כביש חורפיש-עין אל אסד שזה כביש נופי, בזמנו התקציב עבר לרט"ג כדי לתכנן את הציר ברוחב 8 מטר עם מפרצוני חניה. 8 מטר זה בסדר גמור. ברגע שיש לנו ציר של 8 מטר, עושים את זה. מתוך התקציב הזה היה תקציב שעשינו אספלט, בתקופה הקודמת. ראדי חידש חלק מהאספלט אבל הכול נתקע שם. התכנון נתקע. הכסף נמצא ברט"ג ואני חושב שכן נכון עכשיו,

תקראו לו בוזגלו. הכביש חייב להיות. עם הרגישות הנופית אין בעיה. מי שרגיש לנוף יותר מכל אחד אחר זה אנחנו. אנחנו חיים בתוך שמורת הטבע. אנחנו אלה ששומרים על שמורת הטבע ואנחנו נמשיך גם לשמור על שמורת הטבע, אז אם הוחלט שהכביש הזה הוא כביש נופי

ואין לנו בעיה וקיבלנו את זה, גם חורפיש, גם בית ג'ן. קיבלנו את הנוסחה הזאת. בואו תעשו את זה. עזבו שנייה את משרד התחבורה, כי משרד התחבורה,

מדבר על כבישים מ-12 מטר והלאה. מאחר והכביש הזה 8 מטר אבל הוא עורק, אני מבקש תבדקו את זה לעומק ותוציאו את זה לפועל.

אפשר להוסיף לכביש הזה, היפה והנאה, גם לסדר את הוואדי. שביל אופניים, בטח. ואפשר גם לעשות מסלול אופניים.

ואפשר לעשות מסלול הליכה שכל מדינת ישראל יגיעו לשם, ייהנו מזה וישמרו על הטבע שאנחנו ואבותינו שמרו עליו אלף שנה. חבר הכנסת עלי סלאלחה, אני מגלה לך שזה בתוכנית. יש שביל אופניים. מחורפיש עד אליכם יהיה שם שביל הליכה. מה שחסר לנו זה מה שאתה אמרת קודם ומה שאני אומר כרגע. חברים, תוציאו את זה לפועל. אורי, בבקשה. לגבי שני הכבישים האלה, זה כבישים נופיים כמו שאמרת, ויש על זה הסכמה, יש תוכניות, הראו לנו את זה. מה שאנחנו ביקשנו לגבי הקטע של עין אל אסד לבית ג'ן, שתהיה תוכנית

כי הכביש שעובר בפועל הוא לא מתאים, אין לו סטטוטוריקה. הוא יכול להיות סטטוטורי?

רט"ג לקח על עצמו לעשות את התוכנית יחד עם ראדי. הם כבר למיטב ידיעתי הגישו את זה. ואז משרד התחבורה יכול לתקצב. זה לא קשור למשרד התחבורה. אם הוא יהפוך לסטטוטורי, כן. כן, אבל אני חושב שיש לזה כסף. גם אם זה סטטוטורי, יכולים לתקצב את - - - בקיצור, זה פרט קטן. אני חושב שהדברים הגדולים צריכים להיעשות כמו שאתה אמרת, בדיוק בראיה מרחבית אזורית, תתי אזורים. אנחנו בתוכנית האסטרטגית לצפון כתבנו את עניין התחבורה. כל פעם אני חוזר על זה. אני כבר יודע את זה בעל פה. רשת של תחבורה ציבורית שמחברת, נגישה ושוויונית, יעילה, שמחברת את כל מרכזי החיים. מרכזי חיים זה גם אקדמיה, גם תעשייה, גם בתי החולים וגם מרכזי הערים. קודם כל מחברת ביניהם. אני לא מחסידי הלהתחבר לתל אביב. אני חושב שהצפון צריך להיות מחובר בתוך עצמו ברשת של תחבורה ציבורית יעילה, שוויונית ונגישה לכולם, וזה אומר, מה שאתם עושים בתוך היישובים זה מצוין. מה שצריך לעשות עוד בין-עירוני, יש עוד המון עבודה. כל הזמן מבטיחים לנו שיראו לנו, משרד התחבורה, את התוכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית לצפון. אנחנו מחכים לזה כבר כמה שנים. לא סיימנו אבל כבר מדברים על זה כמה שנים. אין תוכנית אסטרטגית לתוכנית, אין תרגום של מה שאני אמרתי עכשיו, רשת של תחבורה ציבורית. מדברים כל הזמן על כביש 6. חברת הכנסת רון, את לא הזכרת את העניין הזה ולדעתי זה קצת החמצה, כי בסוף בהיעדר המינוחים המדויקים, גם מסילת הברזל מכביש 6 תיעלם. גם ככה הם רוצים להעלים אותה. בתוך כביש 6 יש מסילת ברזל וצריך לקחת את זה בחשבון כי זה לא רק כביש. אתה מתכוון לדיון בוועדת כספים?

למה לא דיברת? כי לא נתנו לי רשות דיבור. ראיתי שכולם מדברים ואז נזכרתי שהבטחתי למופיד שאני מגיע, והיה 13:45 - - - . אני שונא לאחר לו, אז רצתי מהר. ראיתי שזה לא הולך לשום מקום. זה לא הלך לשום מקום. האמת שרציתי באמת לברך את חברת הכנסת יעל רון גם כיוזמת של השדולה, היום הזה מסביב לגליל. בתחילת הדיון אמרתי שאנחנו מחכים עכשיו להחלטות שיצאו מוועדת הכספים, ואמרתי פה למישהו,

כדאי שההחלטות יהיו חיוביות, ואנחנו מחכים שמישהו יגיד לנו, חברים, יש תקציב לכביש 6, ואז אנחנו נכניס גם את התכנון של המסילה. זה עורק חמצן הראשי. חזרנו לכביש 6. אנחנו שמענו את משרד התקשורת, את תשתיות התקשורת. משרד התחבורה נתן תמונה כללית על מה שקורה בצפון, גם עם דגש, עם זום ליישובים הערבים, בעיקר בחוצי כבישים.

תודה רבה לחברי, יושב-ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת מופיד מרעי,

ההתגייסות לקיום הדיון החשוב הזה ולהתגייסות לאורך כל היום. ראיתי אותך בכל הוועדות נושא את הקול של הגליל בכלל ושל האוכלוסייה הדרוזית בפרט, וזה קול שהוא מאוד חשוב. אני לצערי אוכל להיות כאן ממש רק דקות ספורות. כולנו ב-14:30 ניפגש בעצם בהשקה של שדולת הגליל, שיש לי עוד שותפים לשדולה הזו, חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת ענבר בזק וחבר הכנסת אופיר כץ. אני חושבת שזה שיש כל כך הרבה חברי כנסת שעוסקים בגליל, זה מנוף שאנחנו חייבים לדעת ולעשות בו שימוש לטובת אזרחי הגליל, לטובת מדינת ישראל. אם מישהו חושב שהגליל זה איזה בעיה של ה-Natives האלה שנמצא שם על ההר,

הגליל הוא הזדמנות עבור מדינת ישראל, כמו גם הנגב,

שאם לא ימוצו, אנחנו נמצא את עצמנו בתוך 25 שנה בקריסה תשתיתית במרכז הארץ.

זה לא קשור אליי כי אני מרעננה או מרחובות, זה קשור ועוד איך. זה קשור למשבר יוקר המחייה, זה קשור למשבר הדיור, והאחריות שלנו זה לוודא שאנחנו מייצרים מרכזים כלכליים חדשים גם בנגב, גם בגליל, מרכזים כלכליים מכלילים שמאפשרים לאוכלוסיות שונות מתרבויות שונות לעבוד, להתפרנס בכבוד משרות איכותיות ולהמשיך וליישב את הנגב את הגליל, לשמור על הגבולות. זו המשימה שלנו. אני לא רוצה לגזול פה יותר מידי זמן כדי שבאמת היושב-ראש, תוכל לשמוע עוד אנשים ולסכם גם בצורה עניינית. אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה מהמהלכים האחרונים של הממשלה הנוכחית, אבל אני חושבת שזה לא מספיק בכל הקשור לפיתוח הגליל ולפיתוח היישובים הדרוזים. אני רוצה שאנחנו נצא בקריאה פה היום לשרי הממשלה לשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות לקראת תקציב 2023. אני מתכוונת להיפגש גם עם ראש הממשלה לגבי החלטת הממשלה שאני חושבת שצריכה להיות לצפון. ההחלטה הקודמת הייתה בשנת 2017. גם לא כולה יצאה לפועל. רובה לא יצאה לפועל. מבקר המדינה כתב על זה דוח מפורט. בעצם אני מודה שאני יוצאת מדיון בוועדת כספים, קצת מיואשת. אני עוד מעט אאסוף את עצמי. רק אגיד שיושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר באמת הרים את הכפפה, מייד הסכים לקיים דיון על כל נושא שנבחר. ראשי הערים שאני מאוד שמחה לעבוד איתם וקשובה לצרכים שלהם,

הדבר הכי משמעותי מבחינתנו זה הנושא של הארכת כביש 6 לצפון. בהתייחס ללוח הזמנים האחר שהיה לנו היום בכנסת, היה דיון ייעודי על בריאות והיה דיון ייעודי על פיתוח כלכלי והיה דיון ייעודי על ביטחון פנים, משילות, פרוטקשן, פשיעה חקלאית, אז הם בחרו את הנושא של הארכת כביש 6 לצפון, ולצערי בשעה של דיון, עוד לא הצלחנו להגיע להסכמות בין משרד התחבורה לאגף החשב הכללי לראשי הערים על איפה נמצא התכנון בשלב הזה, מה חסר כדי להמשיך את התכנון, ובעצם יושב-ראש הוועדה סיכם את הישיבה בזה שאנחנו נקיים איזושהי ישיבת עבודה של יושב-ראש הוועדה שלי יחד עם משרד התחבורה ומשרד האוצר כדי להבין בכלל איפה הדברים עומדים, האם זה היה בחומש והוצע? האם זה בכלל לא היה בחומש? איך אנחנו מקדמים את זה בדיוני התקציב עכשיו לתקציב שנת 2023? הסחבת הזו ואי היכולת אפילו להסכים על הפרטים זה אתגר משמעותי. נקבע דיון נוסף? לא, רק פגישת עבודה פנימית שלנו. אני מקווה, אדוני היושב-ראש, שאתה בנושאים שתחת אחריותך תצליח לקבל תשובות יותר משמעותיות ממשרדי הממשלה גם על הדברים שנעשו וצריך לברך עליהם, אבל גם על הדברים שתקועים, ואנחנו צריכים כחברי כנסת מהגליל, כמי שיודעים גם להניף אולי טיפה יותר את הדגל הביטחוני, כי יש קשר ישיר בין ההתיישבות ליכולת שלנו להגן על הגבולות, לראות איך אנחנו מקדמים את הנושא הזה. אני לא ארחיב יותר בדיבור. אני חושבת שהדיון גם על תשתיות תחבורה וגם על תשתיות תקשורת הוא מאוד משמעותי. אי אפשר יהיה לגור בגליל בלי קפיצת מדרגה. יעל, יש לנו הרבה מה להגיד, אם תרצו עזרה. על התכנון הסטטוטורי שמתקדם גם יש לנו הרבה ביקורת, כולל על העניין של המסילה.

חושב שאנחנו צריכים לעשות קבוצות עבודה שלנו, של חברי הכנסת, ולראות איך אנחנו תוקפים את הנושא. אנחנו ב-money time. עד ה-16 בחודש הבא התקציב יעבור. אנחנו בתוך המפלגה יודעים. מפגלת כחול לבן, אנחנו מתואמים ויודעים. היום בערב יש לנו עוד דיון בנושא הזה של היערכות לתקציב, אבל אנחנו חייבים עכשיו - - - טוב, מאה אחוז. תודה רבה.

מאה אחוז, תלכי. נקווה שנגיע בזמן. ראדי, ראש המועצה. בירכנו על עצם קיום הדיון. לגבי תשתיות תקשורת, עם רוני דיברנו הרבה פעמים בזמן הקורונה. לגבי סיבים אופטיים, בבית ג'ן יש שלוש חברות שעובדות, אבל והעלויות הן חציבה, עלויות גבוהות, אז אני מציע לבדוק את הנושא של הלייזר. אם ניתן, זה נותן אותו אפקט. לעניין תשתיות בזק, עמודי בזק והתשתיות הקודמות, שמו את העמודים שם בשנת 1950 ועדיין תקועים שם. אפילו מפריעים לתכנון. כשאני רוצה לבקש להעביר עמוד ממקום למקום, זה תלוי בתשלום כסף, מה שאין לרשות, ושמענו כולנו. לגבי תשתיות תחבורה. תחבורה ציבורית בתוך היישוב, לדעתי צריך להגביר את הכסף של חסמי תכנון על מנת לאפשר תחבורה ציבורית לנוע ולהיכנס בתוך היישוב, אם זה על ידי רכישת נכסים והריסתם על מנת לאפשר כניסה, ויש לזה הרבה מודלים, פינוי בינוי או לרכוש, להרוס ולפנות. יש כל מיני דברים כאלה. היות והכסף הדל שמקבלים הרשויות, אני הייתי מבקש אפילו לקבל הלוואה מקרן מלוות על מנת שאני אוכל לפתח את היישוב. הצגתי את זה לממונה של המחוז. ביקשתי שיהיה לי חניון רכב מסע מחוץ ליישוב. אני נתקל בקשיים מפה ועד הודעה חדשה בצומת - - - . אין לך מושג, מטרטרים אותי ממקום למקום אבל זה חשוב. זה אדמה פרטית או אדמת מינהל? אדמה, עכשיו הייתה של המינהל. פתאום מישהו עשה עסקת חליפין. נחכור את זה לכמה שנים וזה לא בעיה. בעל הבית מסכים. אתה כבר עשית כמה חניונים אצלך בתוך היישוב.

עשיתי בתוך היישוב על מנת להפחית את העניינים, ואם אפשר לעשות את זה כל הזמן שמזכירים לי את הנושא של הסביבה. לגבי כביש בית ג'ן-חורפיש,

כדאי שכולם ישמעו, הוגדר ככביש נופי. יש תכנון. יש חיבור מאיזו נקודה לעלות לכביש 89. יש בעיה במשרד התחבורה איך לחבר את מעגל התנועה למעלה. צריך לזרז. זה הדבר היחידי שמעכב לגבי תכנון. לגבי תקצוב ביצוע, אין, כי צריך לשקם גם נחלים. באמצע צריך לעשות את זה. בית ג'ן-עין אל אסד היה כביש סטטוטורי שהוא לא נפרץ במקום. יש תוכנית, נבחר מתכנן, זה הוגדר כביש חקלאי שניתן לעבד רק חלק ממנו. אני מבקש לעבד את כולו על מנת לאפשר חיבור בין בית ג'אן לכביש 85, וניתן. זה ציר עוקף. גם בנושא של אפילו חירום ניתן להישען על זה. לגבי איכות הסביבה, סיגל הייתה פה. יש לי שתי בעיות בנושא סביבות הסביבה. אני ביקשתי שיהיה לי פיקוח צמוד שאני אשלוט עליו. לא יכול להיות שיטילו עליי אחריות. אין לי סמכות אכיפה אבל אני אחראי לשלם קנסות. זה לא הולך ביחד. שיתנו לי פיקוח,

אני אפקח, ואם יש משהו,

לגבי בריכת החמצון, בריכת החמצון קמה שם בשנות ה-80', הועברה לפלג הגליל בשנת 2010 ועכשיו פלג הגליל הפסיק לעבוד איתה. היא יבשה. כן, אבל יש ביצה שצריך לרוקן אותה. זה עולה מאות אלפי שקלים. אין לי, אז למה אני אחטוף קנס וחיוב אישי? גם כל נושא של תחנות המעבר, צריך להסדיר את זה. אני שמעתי בבוקר את מנהלת מחוז צפון. צריך לחשוב יותר לעומק, לפנות, לבדוק עוד מטמנות. יצא לך לשבת עם דורית זיס? כן, אני מקבל ממנה כל הזמן צווים מנהלתיים. אין לי בעיה להיכנס לבית סוהר, אבל תנו לי אחריות וסמכות. הייתי פעם שם כשהייתי עוד חייל. אני מסכים איתך. מישהו רוצה להגיד משפט מסכם? תחבורה? כן, קול קורא לגבי חניונים. בדיוק אנחנו עובדים על זה. תוך חודש יוצא קול קורא חדש לחניונים למשאיות. חניונים לכל היישובים? כן, לכל היישובים.

זה רעיון שהתגלגל כבר מאז שאני - - - כן, אבל זה יוצא לפועל עכשיו. הנושא של חניונים עלה, בשביל הגילוי הנאות, כשהייתי מנהל אגף ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים כדי באמת ליצור מצב של חניונים בכניסה ליישובים. בדבוריה עשינו דבר ראשון.

כן, עשינו את זה שם בזמנו ובאמת זה התגלגל. משפט מסכם, משרד התקשורת? אני מתכנס לסיכום. חברים, קודם כל דיון חשוב, דיון מעניין בשני מישורים, תשתיות גם של משרד התקשורת וגם תחבורה. אני באמת מודה לכל מי שהשתתף כאן, מודה לחברת הכנסת יעל רון בן משה שיזמה את השדולה ואת היום הזה. זה גרם לנו להתעסק, כל הכנסת, עם ראשי הרשויות של הצפון. מכל המגזרים באמת באו לפה. חשוב מאוד מאחר ואני גם הייתי בעידן של תוכנית הפיתוח לצפון בזמנו כשביבי היה ראש ממשלה, והתוכניות הכלכליות 959 והתוכניות של עכשיו, ולא תמיד אנחנו מקבלים את התקציבים. אני אומר לכם, טוב שכנסת ישראל עם חברי הכנסת הצפוניים מתעסקים ושמים את הנושא של הצפון על שולחן הדיונים בוועדות של הכנסת. זה לא רק הוועדה שלי, זה כל הוועדות, כי מכל ועדה תצא החלטה ועם כל ההחלטות ביחד אנחנו יכולים להתקדם. אני באמת מודה לנציגי הממשלה, לראשי הרשויות. ראדי פעם שנייה שנמצא פה בוועדה. אני מציע, משרד התקשורת לשבת עם הרשויות המקומיות, גם לקדם את המודעות להתקדמות עם הסיב האופטי. אני מתרשם שהסיב קיים, כלומר האפשרות קיימת. עכשיו צריך להתחיל להתחבר. אני שמעתי את זה מהשר, שמעתי את זה ממנכ"ל בזק, אני שומע את זה מכם. כל אחד אומר לי, כל מי שרוצה, כמו שאמרתי קודם, מחומוסייה, מדוכן פלאפל, זה עסק, רוצה סיב אופטי, הוא יכול להתחבר, אבל צריך להביא את זה הלכה למעשה. אני שמעתי פה שאנחנו לא שם. אפילו באחוזים לא שם, אז זה נושא אחד. חשוב מאוד שכל אזורי התעשייה יהיו מחוברים, תעשייה, תעסוקה ומסחר. אני חוזר על מה שאני אומר, תעשייה, תעסוקה ומסחר. כל המקומות האלה חייבים להיות מחוברים כי אף מפעל לא יבוא לצפון אם אין שם סיב אופטי, אם אין תקשורת מהירה ואין

זה נחוץ כמו אוויר לנשימה, כמו כביש 6. כשאומרים תשתיות זה הולך באותו ערוץ, בקנה אחד, תשתיות תקשורת, תשתיות תחבורה. כל תחום כזה, אתה מפצל אותו. אינטרנט סולארי, תשתיות לתחבורה ציבורית, כבישים ראשיים, כבישים משניים, כבישים נופיים וכן הלאה. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר לעיון שלנו את כל התוכנית האסטרטגית לפיתוח של התשתית בצפון. אני מצטרף במקרה הזה לקריאה של יעל רון בן משה, ואנחנו מתואמים, ופונה לכל משרדי הממשלה לשים את נושא פיתוח הגליל בשלב העליון בסולם העדיפויות שלהם, בדגש על תקציב 2023. אנחנו כחברי כנסת נעשה את כל מה שצריך לקראת התקציב כדי להבטיח שזה מה שיהיה, לכן אני באמת חוזר ופונה גם לראש הממשלה, שינחה את הממשלה ואת שרי הממשלה לשים את הגליל בסדר העדיפויות. אנחנו רוצים לחבר את הגליל למרכז ואנחנו רוצים לחבר את המרכז לגליל, ואין שום סיבה בעידן שלנו שזה לא יהיה מחובר. אסטרטגית, מדינת ישראל חייבת להתייחס לגליל וליישובי קו העימות כיישובים שהם מוצבים, כי כל יישוב כזה שקורס כלכלית ולא נגיע אליו עם תשתיות, אנחנו נצטרך לשים שם מוצב. אני בא מתוך המערך הזה. אין לנו כוונה לשים מוצבים לאורך כל הגדר בגבול הצפון, לכן צריך להעלות את רמת החיים, צריך לתגבר את כל היישובים ולחבר אותם בתשתיות ראויות שיוכלו להתנהל ולנהל חיים תקינים וחיי כלכלה תקינים, ולא לפגוע בהם. בזה אני מסיים. הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם. הישיבה